בוקר טוב לכולם ובוקר טוב לכל הצופים שנמצאים אתנו גם באתר האינטרנט וגם בזום של הוועדה. היום היו אמורים להתקיים שני דיונים: אחד, סיכום הפרק של העובדים אנחנו צריכים להגיע לנוסח מוסכם עם משרד הבריאות ועם המשרד לביטחון פנים. ברגע שיהיה לנו נוסח מוסכם איתם, לדעתי זה לא ייקח יותר משבוע, אנחנו נפרסם אותו כמובן להערות כל הנוכחים, הצופים והמתעניינים ונפרסם אותו גם באתר הוועדה ונקיים עליו דיון סגירה. מעבר לכך, היום אנחנו נדון ספציפית בפרק של מחקר ופיתוח איך למעשה אנחנו מקילים על כל מה שקשור במחקרים שנעשים כאן היום במדינת ישראל. שלחנו נוסח לכולם, לדעתי לפני מספר ימים, נוסח שניסחו הוועדה והיועצות המשפטיות, גל כהן וענת מימון, שלצערי לא יכולה להיות נוכחת היום, משום שגם היא אובחנה כחולת קורונה, ואנחנו מאחלים לה רפואה שלמה, החלמה מהירה ושתחזור אלינו במהירות האפשרית. יש לנו מספר דוברים. אני מבקשת מהדוברים להתרכז בשני דברים עיקריים: אחד, נמצאים פה חברת הכנסת מיכל וולדיגר שהצטרפה היום לדיון, נמצאות פה היועצות המשפטיות, מנהלת הוועדה והדוברות. לכל המומחים שעומדים לדבר, אני מבקשת שתזכרו שחלקנו כאן לא חוקרים בעלי שם בין-לאומי, ואנחנו מנסים להבין מה נעשה היום במחקרי הרפואה שאתם עורכים בשגרה, ומה ההבדל מבחינת הרגולציה והבירוקרטיה לגביכם, אנשי המדע והרפואה, כאשר אתם צריכים לערוך מחקר ופיתוח בקנאביס. אנחנו מנסים להבין את ההבדלים על מנת להקל על הרגולציה וכדי להחזיר למקום הראשון את מדינת ישראל בכל מה שקשור למחקר, לגילוי תרופות, לבדיקת מחלות נוספות. דיברנו על פיברומיאלגיה, על הקושי. יש המון מומחים שאמורים לדבר כאן תסבירו לנו, ילדי כיתה א', על ההליך המחקרי הפרוצדורלי שלכם בשגרה, איך הוא שונה מזה של הקנאביס, ואיזה כלים אתם צריכים מאתנו כדי לעשות מחקרי עומק בתחום הרפואה, וכמובן הערות לנוסח שאותו אנחנו הפצנו אליכם. הדובר הראשון, האמת היא שהוא כבר דובר ראשון קבוע, אבל ספציפית לדיון היום הוא אחד האנשים החשובים, שקידמו את המחקר ואת הפיתוח במדינת ישראל, הראשון לגילוי המדעי של המערכת הקנאבינואידית בגופם של בני האדם, פרופ' רפאל משולם, ראש קבוצת מחקר מטעם האוניברסיטה העברית. אני מבקשת להעלות אותו בזום אנחנו נמתין לפרופ' רפאל משולם. בינתיים נעבור לפרופ' יעקב אבלין גם הוא כרגע לא נמצא. פרופ' איילון איזברג נמצא אתנו? רפאל משולם כן נמצא אתנו. נשמח כמובן לשמוע קצת על האתגרים מבחינת מחקר ופיתוח במדינת ישראל, ולשמוע

עמדתך ואת דעתך לעניין הנוסח שאותו הצענו. ישראל נחשבת לאחת הארצות המובילות בתחום מחקר הקאנביס. הקבוצה שלי בהתחלה במכון ויצמן ואחר כך באוניברסיטה העברית חקרה את החומר, בהתחלה כימיה, ואחר כך פרמקולוגיה. הכוונה היא שעד שלא יודעים מה ההרכב המדויק, או פחות או יותר מדויק, של הקנאביס, אי אפשר ללכת לבדוק את הפעילות שלו, אי אפשר לבדוק אחר כך מה ההשפעות על בני האדם.

הכימיה נעשתה,

מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית לפני כ-50 שנה, אחר כך נכנסנו לפרמקולוגיה ובמידה מסוימת להשפעות על בני אדם. מספר קבוצות לא מעטות המשיכו לעבוד בתחומים האלה, ולכן ישראל נחשבת. פונים אלינו בקשר לכל מה שנעשה בתחום הזה, ולכן יש לנו הידע והרקע. מה שחסר אצלנו וגם בכל העולם אלה הן בדיקות קליניות. לא פשוט לערוך בדיקות קליניות, זה דבר שעולה הרבה כסף. יש מנהל, אדמיניסטרציה מורכבים מאוד. צריך לקבל את האישורים של משרדי ממשלה, של בתי חולים. העלות היא גבוהה. האוניברסיטאות בדרך כלל לא מסוגלות לשאת בהוצאות של בדיקות קליניות, הן מסוגלות לעשות את זה ברוב המקרים אם ישנו מימון, ואכן יש קצת בדיקות קליניות. אנחנו ערכנו,

בדיקה קלינית עם חומר בשם קנאבידיול נגד אפילפסיה, וזה פורסם ב-1980, דהיינו לפני מעל ל-40 שנה, והראינו אז שהקנאבידיול הוא בהחלט פעיל גם במקרים שתרופות אחרות אינן פעילות, ויש בפירוש צורך אז היה והיום יש בתרופות נוספות, כי לא כל החולים מאפילפסיה אפשר לרפא עם מה שקיים. הראינו שקנאבידיול אכן פועל, ולמרות שהראינו את זה אצל חולים, הדבר הזה היה בשיתוף פעולה עם קבוצה בדרום אמריקה, לא קרה דבר עד לפני 10 שנים. אני נותן את זה כדוגמה. זה היה עד לפני 10 שנים, ואז למשפחות עם ילדים שסובלים מאפילפסיה ששום דבר לא עזר להם, נודע להן על העבודה הקלינית שקיימת ושהתפרסמה. התחילו לזרום לאחת הארצות בארצות הברית, ששם אפשר היה להשיג קנאבידיול, ואכן הראו שישנה פעילות. על סמך זה חברה בריטית עשתה ניסוי גדול עם כמה מאות חולים, דווקא בארצות הברית. היא הראתה שאכן התוצאות שלנו מלפני 30 שנה נכונות, והקנאבידיול כחומר מוגדר, כתרופה מוגדרת, לא מיצוי של קנאביס, אלא קנאבידיול מוגדר הוא תרופה טובה מאוד לאפילפסיה, והיא אושרה על ידי ה-FDA בארצות הברית, ואכן היא נמכרת כחומר נגד אפילפסיה. אפשר היה לעשות זאת לפני קרוב ל-40 שנה. חבל, כי אפשר היה להציל ילדים רבים או להקל עליהם. המצב הוא פחות או יותר נכון לעוד כמה מצבים, בסכיזופרניה ובמחלות מסוגים שונים, וצריך לעודד במידת האפשר ניסויים קליניים שהם יקרים, וכאמור המערכת הרפואית זקוקה לגיבוי כדי לעשות את זה, כי אחרת לא ניתן לעשות את הדבר הזה. זה המצב המחקרי באופן מאוד כללי. אני אשמח לענות לשאלות, אם יש צורך. תודה רבה לך על הסקירה פרופ' משולם. אנחנו נמתין מעט עם השאלות. אני מבקשת להעלות את פרופ' יעקב אבלין, ראומטולוג, מנהל מחלקה פנימית באיכילוב, כרגע מנהל את מחלקת הקורונה. ד"ר יגאל לוריא חיון? עדי ארן? שלום ד"ר עדי ארן,

כמו שהזכיר פרופ' משולם את הנחיצות של מחקרים קליניים, אני כן עושה בעיקר מחקרים קליניים בקנאביס רפואי, בעיקר באוטיזם. אנחנו הובלנו את המחקר הראשון בעולם בקנאביס רפואי באוטיזם, גם מחקר מבוקר. בעקבותיו יש היום בעולם שורה ארוכה של מחקרים בקנאביס באוטיזם, ויש אלפי מטופלים שמשתתפים במחקרים האלה, ועוד יותר עשרות אלפי משפחות של ילדים עם אוטיזם, שמקבלים קנאביס לאוטיזם. מבחינה רגולטורית, מדינת ישראל עזרה בעבר והקלה באופן יחסי למדינות מערביות אחרות על ביצוע מחקרים, ובאמת אני יכול להגיד רק מילים טובות ליק"ר שסייעה ועזרה לביצוע מחקרים, שהם באמת חשובים גם ברמה הארצית וגם בכלל למשפחות חולים. אני חושב שהדרישות ממחקר קליני הן דרישות רחבות בכל מקרה, וכשעושים מחקר בקנאביס, יש היום עוד שכבה של דרישות, שהן דרישות להיתכנות של היק"ר, שכן קצת מסרבלות את הסיפור הזה ומקשות. בוודאי צריך משהו, אבל אולי צריך להקל בסיפור הזה גם מבחינת לוח זמנים, אולי ישיבות יותר תכופות של ועדת ההיתכנות וגם מבחינת רמת הדרישות, כי באמת לא מאושר היום שום מחקר קליני בישראל בלי שהוא עובר הערכות מקיפות, גם של ועדה אתית מקומית, גם של ועדה של משרד הבריאות, ולכן אני חושב שמבחינת היק"ר אפשר אולי קצת להקל. CBD של קנאבידיול בהרבה מאוד מדינות מערביות לא נחשב controlled substance. הוא לא חומר מבוקר, וכשאנחנו עושים בו מחקר, אפשר אולי לשקול כשמדובר על CBD בלבד שנחשב לחומר מאוד בטוח, עם פרופיל בטיחות מאוד בטוח, שלא קשור בכל הדברים שאנחנו חוששים מהם בקנאביס, כל נושא החרדות, הפסיכוזות, הבעיות בבני נוער, ה-CBD נחשב לחומר שמוריד חרדה,

הוא בשימוש מאוד נרחב בתחומי הנוירו-פסיכיאטריה, גם באפילפסיה וגם בהפרעות נוירו-פסיכיאטריות אחרות כן כדאי לשקול ש-CBD ייצא מהחובה לבקש אישור יק"ר. כמובן שכל שאר הדרישות יתקיימו במחקרים קליניים, בוועדה שמשרד הבריאות תאשר, בנוסף לאישור של הוועדה המקומית.

אני רוצה לעבור לדובר הבא פרופ' יעקב אבלין. נשמח לשמוע ממך על הקשיים ועל האתגרים. אני לא יודעת אם הספקתם להציץ בנוסח שניסחנו, הערות לכך? פרופ' יעקב אבלין הוא ראומטולוג, מנהל מחלקה פנימית באיכילוב, והיום הוא מנהל מחלקת הקורונה. כאמור, אני ראומטולוג ומומחה לרפואה פנימית. בתור ראומטולוג, התחום שהתעסקתי בו במשך הרבה שנים הוא תסמונת הפיברומיאלגיה. למי שלא מכיר, מדובר בתסמונת שבעיקרה כוללת כאבים כרוניים מפושטים, תסמונת ששכיחה יותר בנשים, תסמונת מאוד מאוד שכיחה, אחת מתסמונות הכאב השכיחות למעשה, שמערבת עד 2.5% מהאוכלוסייה. חשוב להדגיש שאין לנו פתרונות מספיק טובים בנושא הזה. התרופות הקיימות מאוד מאוד מוגבלות ביעילות שלהן. לכן נדרשתי עם הזמן יותר ויותר לנושא הקנאביס, הן מבחינה קלינית והן מבחינה מחקרית. אני חושב שפה אנחנו עומדים בתוך איזושהי סיטואציה, שחייבים להבין את האקוטיות שלה. הקנאביס זה טיפול, שאפשר להגיד שרתמנו את העגלה לפני הסוסים. כרופאים, אנחנו רגילים לתת טיפול על סמך מחקר, על סמך נתונים ו-evidence-based, וזה לא המצב פה. אנחנו מטפלים בחומרים, שאין לגביהם מחקר טוב, אין בסיס נתונים מוצק, אנחנו לא יודעים מה לתת ולמי לתת. הדבר הזה מעורר הרבה אי-נוחות בקרב הרופאים, שמבקשים לתת את הטיפולים האלה. במחקרים שערכנו, הראינו שהרבה רופאים מאוד מאוד נרתעים ומסתייגים מטיפול בקנאביס בגלל הנושא הזה, בגלל היעדר מחקר בסיסי ומחקר קליני מספיק טוב בנושא הזה. לכן הצורך לייעל את תהליך המחקר ולייצר בסיס של מחקר טוב בקנאביס הוא קריטי, כי הקנאביס כבר פה. יש אלפי אלפי חולים בפיברומיאלגיה, חולים המטולוגיים אחרים, אלפי חולים, אלפים רבים שמקבלים קנאביס, ואנחנו צריכים לייצר את המחקר שיתמוך בזה וינחה אותנו למי לתת מה וכו'. כשאנחנו באים לנסות לשפר את המצב הזה ולעשות מחקר, יש למשל מחקר שאנחנו מריצים פה, שבו מנסים לעשות מחקר בסיסי בחולות פיברומיאלגיה, לתת להן באופן חד-פעמי קנאביס ולראות בהדמיה מוחית פונקציונלית, מה שנקרא ב-Functional MRI איך זה משנה את הולכת הכאב בתוך מערכת העצבים המרכזית שלהן. מחקר כזה נתקל באין סוף משוכות של בירוקרטיה, אישורים, ברמת היק"ר. יש לי דוקטורנטית שמגיע לה פרס ישראל על מה שהיא עושה כדי להתמודד עם זה, וזה למרות העובדה שמדובר על מחקר שבו כל משתתף מקבל קנאביס חד-פעמי במסגרת המחקר, הוא לא צריך להסתובב ברחוב עם קנאביס בכיס, זה לא שיעצור אותו שוטר וישאל: למה יש עליך קנאביס? והוא יצטרך להראות רישיון, אלא הוא בא, מקבל את הקנאביס והולך הביתה. למרות זאת, אנחנו נדרשים א. לתעודת יושר כזאת ממשטרת ישראל, שהחוקר אין לו רקע פלילי,

שכל משתתף באופן פרטני יקבל את הרישיון כאילו שהוא הולך עכשיו להיות מטופל בקנאביס, למרות שזה חד-פעמי. הדבר הזה הוא לא סביר ויוצר קושי כל כך גדול, שאם מישהו שהוא אובססיבי לנושא, כל חוקר יעדיף לחקור נושא אחר, ולא לדפוק את הראש בקיר בדבר הזה. אני חושב שכל זה נובע מהעובדה, שבראייה של משרד הבריאות, בראייה של היק"ר, אנחנו מתייחסים לקנאביס כאל סם מסוכן, כפי שמופיע בפקודת הסמים המסוכנים, כאילו שמדובר פה בקוקאין או בסם מסוכן אמיתי, וזה בניגוד מוחלט למצב בשטח, שבו אלפים רבים של חולים כבר מטופלים בסם המסוכן הזה. אנחנו חייבים לסגור את הפער הזה ולאפשר לייצר את בסיס המחקר שיתמוך בזה.

האמת היא ששמעתי עד כה גם אותך וגם את קודמך בקשב רב ובעניין רב. אני מסכימה שחייבים לעשות מחקרים קליניים כדי להתקדם, והמצב ההפוך לפני שיש מחקרים הוא באמת בעייתי. אבל המשפט האחרון קצת העיר אותי, כשאמרת שהכול נובע מהראייה של משרד הבריאות ושל היק"ר, שמדובר בסם מסוכן, ולא כך הוא. "ולא כך הוא" אם אין לך מחקר בסיסי קליני, איך אתה יודע שלא כך הוא? על העובדה שיש מטופלים שצריכים את זה, כולנו פה מסכימים בחדר, אין ספק. אבל יכול להיות שהוא מוגדר כסם מסוכן לגבי יתר האוכלוסייה, כי כל תרופה בראייה של הדיוט אני באמת הדיוטית בתחום הזה גורמת נזק, אבל גם מביאה תועלת, וצריך למצוא את האיזון. לגבי אלה שזקוקים לזה, אני מסכימה אתך, אבל ההגדרה של סם מסוכן כרגע אולי מבוססת לגבי שאר האוכלוסייה,

במעבדה שלי לניסויים הפרה-קליניים יש לי כספת ייעודית לקנאביס; בבית המרקחת של בית החולים יש כספת לחומרים נרקוטיים. למה אני לא יכול לשים את הקנאביס לניסוי הקליני בכספת הזו במדף נפרד? למה אני צריך עכשיו לקנות, לרכוש או לתפוס מקום של כספת ייעודית רק לקנאביס? לפחות שיאשרו את החוקים בהתאם לחוקים של התרופות הנרקוטיות, תארי לך שלכל תרופה נרקוטית היה צריך כספת אחרת. יש בזה דווקא

והיא צריכה לבוא אלי לבית החולים ולראות שהכספת עומדת כמו שצריך,

כל הדבר הזה יחסוך זמן ויאפשר גם ליק"ר לעבוד

קשיים נוספים, תחלואה נלווית, כולל אפילפסיה שמשם גם הגיעה המחשבה על הקשר שזה יכול לעזור לאוטיזם וניסיון שהיה בשטח והראה שזה באמת עוזר; ולאותם 30%-20% עם האוטיזם הקשה

אבל מתוך ילדים והורים שטיפלתי ונחשפתי, השתכנעתי שזה שווה את המחקר ושווה את ההשקעה של בתי החולים, של הקופות ושל המדינה בעניין הזה לטובת מטופלים עם מגוון גדול מאוד של

אני חושב שזה חלק מהמטרה שצריכה להיות לכולנו,

או קנאביס עם THC, לעומת מחקר רק CBD ואתה עובר מבחינת כל המערכת

נכון מאוד. אבל פה אתה צריך אישור היק"ר, התהליך יותר מסובך. התהליך מסובך, אבל יש כמה סיבוכים בדרך. הדבר הראשון, אם אנחנו מנסים להשוות בין הקנאבינואידים או מוצרי הקנאביס

שמשפיעים על הרצפטורים הקנאבינואידים, הקולטנים הקנאבינואידים, ולהם לא נדרשת הבירוקרטיה והרגולציה של היק"ר ושל משרד הבריאות. לכן אנחנו מבקשים את אותה הקלה,

עוזב את התחום הזה, כי פשוט בלתי אפשרי לעשות מחקר בתחום הזה כמו שאני רגיל לעשות מחקרים. הסיבות לזה נחלקות לשניים: קודם כל,

כשיש לך רגולטור שגם עושה רגולציה פרטנית לגבי החולה

אין לזה כמובן דוגמאות אחרות כאלה. תסביר לנו מה זה אומר.

היתה לפחות, לאשר או לא לאשר אינדיקציות רפואיות

אני קראתי את הצעת החוק. עד כמה שאני מבין אותה,

נאבקים בכל הכוח כדי שהם יתקיימו, ויש כמוני שפורשים גם באמצע הדרך, וזה מצב שמלבד כותרות בעיתונים שאנחנו מובילים בעולם, לא מביא לשום evidence based medicine, כמו שאנחנו רגילים. זאת התמונה, ותסלחו לי שאני קצת פסימי. תודה רבה לך, פרופ' ויקטור נובק.

לי תרופת פלא לאף אחד, והטיפול הוא באמת מאוד מאוד מוגבל. אני מאוד מאמינה היום, ואני חושבת שכל מי שנוכח פה ואני חושבת שגם לאט-לאט יותר ויותר רופאים בחוץ מבינים שצריך להכניס את הנושא הזה של קנאביס

אפילו ברמה של לקבל רישיון, כל מטופל שגייסנו למחקר, היינו צריכים לשלוח מישהו פיסית לירושלים כדי לקבל את הרישיון ולהביא אותו. זה משהו שלא צריך להיות היום. היום אפשר בצורה דיגיטלית לעשות את זה,

אני חושבת שהמהלך שלכם מבורך, ואם הוא יקל עלינו, זה יהיה נפלא. אני מצטרפת גם לאמירה, שצריך לעשות הפרדה בין CBD ובין שאר

עצוב לי לשמוע את הדברים האלה. היום אנחנו אמנם עוסקים בצד של המחקר והפיתוח, אבל יש לנו פרק שלם לכל עניין הרישיונות והמרשמים. הוא יעלה בשבועות הקרובים,

אנחנו נשמח שתבואו, כל הרופאים כמובן שמטפלים בקנאביס

טיפול באלצהיימר ובהפרעות שונות, ממחקר בסיסי ועד מחקר קליני. דובר וגם אני אמרתי את זה בישיבה הקודמת שברור שה-CBD איננו סם מסוכן וצריך להוציא אותו ממסגרת הסמים המסוכנים, ולכן כל הדברים האלה לא שייכים

תנו למוסדות המחקריים, למוסדות האקדמיים לשלוט בדברים האלה ולעשות את זה. אם אנחנו רוצים לעודד את המחקר, כל ההצעה עליה אתם דנים היום מיותרת, מפני שבין כה וכה כל הסעיפים שהוזכרו פה נלקחים מסעיפים של ועדת הלסינקי,

אני רואה שכולנו חוזרים על עצמנו,

רק אומר בתור קוריוז, שאני מתעסק במחקר קנאביס בשנים האחרונות. בעבר היו פונות אלי חברות מחוץ לארץ או שותפים כדי

והיום זה לא נמצא ברשימת הדברים שמגיעים אליהם. זה נחשב לנושא של חומרי הדברה,

הקרנות ודברים שמשפיעים על החולה, כשכל המרכיב החקלאי מבוצע כלפי צמח,

אני חוזר על אותם דברים, שבעיקר ציין פרופ' קורצ'ין,

זו צריכה להיות הסמכות המוסדית, שאחר כך תכיר בכל אחד מהגופים האחרים. אני מקווה שנשמעתי מספיק, ואני אנסה לפעם הבאה לסדר את מרכיב

זה גם תקציב ייעודי וגם מי שמפקח, והמקור התקציבי יכול לבוא מהתעשייה, לאו דווקא מתקציב המדינה, במידה שזה מה שהיווה עד היום חסם. תודה רבה על הדברים, ד"ר ועוה"ד אלי

הכול מתנהל בצורה, ששום תרופה לא מתנהלת לפיה. שמעתם מקודם את הדברים של ד"ר גל מאירי, איך זה מתנהל, קודם נתנו לילדים קנאביס וזה עוד ילדים אחר כך עשו

אין שום חברה שמחלקת שום תרופה, שיכולה להגיד: קחו את התרופה שלי על סמך זה שמוישה לקח וזה עזר לו, ושמוליק גם לקח וזה עזר גם לו. כל חברה שנותנת כל

כדי להחזיק 10 גרם קנאביס בבית חולים, שיש בו אופיאטים וסמים מקיר לקיר, ואחר כך הייתי צריכה לקחת יום חופש, לנסוע פיסית לירושלים, כדי לקבל את האישור שיש לי אישור להחזיק 10 גרם קנאביס ולשים אותו על תאים בצלחת

אלה הכול דרישות, שלא קיימות בשום תחום אחר,

מחקר בתרופה אחרת, והן פשוט חונקות את המחקר. אני רוקח של BOL פארמה.

קנאביס מנופק לבתי מרקחת ומנופק על ידי רוקחים רק תמורת מרשם של רופא,

האוהל נחל הצלחה מסחררת בהנגשת הידע והמידע, וגם הפגיש אותי פנים מול פנים עם ד"ר בועז לב ועם מג'ר יובל לנדשפט. יש לציין שהם הקדישו לזה את כל מרצם וזמנם והיו בשטח יחד ולחוד על מנת ללמוד ולהבין את הנפשות הפועלות ואת הלך הרוח. הקנאביס עד אז כבר היה בארץ מעל חמש שנים,

לשרה לא היה מושג, שקנאביס מגיע גם בצורה ובריכוזים אחרים.

היו הרבה הבטחות ואפשר לציין ולהודות, שכמה מהן נראו הזויות משם והיום אנחנו כאן וזה

היום הקנאביס בצורות צריכה שונות מוכיח מעל לכל ספק, שהוא מרפא, שהוא יכול להילחם בנגיפים תוקפים,

וזה כמובן תמיד הצחיק וגלגל אולמות שונים, העובדה שצמח כזה יכול לרפא. רבותי,

מעל ארבעה עשורים הוא

יש תהליכים במדינת ישראל שצריך לעבור אותם, ואנחנו עוברים אותם ויודעים לעשות מחקרים, ואין סיבה שקנאביס יהיה שונה.

קנאביס נמצא ברגולציה מכל חומר אחר בישראל, ואי אפשר להתעלם מזה. כל פעולה בקנאביס נחשבת לפעולה

במעבדה שלי יש לי רישיון לעשות מחקר בקנאביס, ואני מגדל תאים בצלחת או מטפל בעכברים. לגבי כל ניסוי ולגבי כל מחקר, אני צריך להוציא רישיון מהיק"ר בנפרד. אם הזרקתי קנאביס לעכברים אפילפטיים, אבל אני גם רוצה לבדוק את המוח שלהם כדי לראות אם זה

ואני מסכים עם כל הדוברים שאמרו עד עכשיו שאם בית החולים נותן אישור הלסינקי ויודע לפקח על כל סם ועל כל תרופה חדשה, הוא יידע לפקח גם על זה. אני עוד

אבל מרגע שקיבלת רישיון ומותר לך לעשות מחקר,

שהמו"פ צריך לעבור לגופים הראויים שמתעסקים בזה,

אני כן יכולה להגיד, שבגלל הייאוש והמצוקה הכול כך גדולה של המשפחות, כיוון שאין תרופה, הן עושות כל מאמץ כן להשיג אישורים לקנאביס. אני גם יכולה להעיד אישית על הבן שלי וגם על משפחות אחרות, שהילדים שלהן משתמשים בקנאביס, שזה עושה הבדל מאוד מאוד משמעותי. כאן אני מצטרפת לקריאה של גדולים ממני,

אני רוצה לתת איזושהי דוגמה. אנחנו מנהלים איזשהו ניסוי קליני בבית חולים צפת.

הרישיון הסתיים ביולי 2021. עד עצם היום הזה לא הצלחנו להאריך את

כמו שנערך בכל סוגי התרופות, כולל תרופות נרקוטיות מסוג אוקסיקונטינים, מורפיום, קוקאין וכו'. יש לי

ההשקעה הכספית שלכם של מיליוני שקלים היא בפיתוח ובמחקר אך ורק אצלכם,

נכון להיום יש ארגונים בודדים, שנכנסו לתוכנית של קנאביס וקיבלו את אישורי היק"ר מכל הסיבות שמנו כל קודמיי בדיון. אני כן מבקשת להצטרף לדברים ולומר, בהיותי חלק מהתהליך שעבר היק"ר ועד לפני כשלוש שנים, הייתי חלק מהוועדה שאישרה ניסויים בקנאביס,

זאת אומרת: לעבור את אותה ועדת הלסינקי

אנחנו מקווים שעד אז גם נוכל להוציא את ה-CBD מפקודת

שמתנהלים בבני אדם, כלומר: עברנו את השלב הפרה-קליני, ועכשיו אנחנו רוצים כבר לבצע את המחקר בבני אדם. כמו ד"ר יהלומה גת, אני רוצה לומר

אבל בוודאי שיש הבדלים מהותיים בין חומר שהוא מסונתז,

שהמרכיבים הפעילים שלו ידועים, לבין מיצוי צמחי שלא בהכרח מלכתחילה אנחנו מכירים מה

כי התכשיר מיוצר בתנאים נאותים, לגבי הקנאביס תלוי במקור שממנו הוא בא. אנחנו גם בודקים את הפן הזה.

אנחנו פועלים בדיוק לפי כל ההנחיות כמו עבור כל מוצר רפואי אחר. לנו אומרים שבכל מחקר בקנאביס צריך להגיע לירושלים. << דובר_המשך >> קתרין אלה:

אני פשוט אומר שזה החוק,

את הצמח עצמו וכל מה שמופק ממנו כסם מסוכן. זאת אומרת, מים שמופקים מקנאביס, מים H2O שמופקים מקנאביס, מה דינם על פי

הם צריכים לעבור ועדת הלסינקי ואת הוועדה במשרד הבריאות ובנהלים שנכתבו בחקיקה מוגדר שפה בעניין הקנאביס, שגם הוא סם מסוכן כמו האחרים, הגדרתם

אבל זה כבר לא חמש דקות,

אז תן לי לפחות להעיר כל חמש דקות. אין ספק שפרצתם את הדרך, ובאמת ישראל היתה במקום מצוין מהבחינה הזו. אבל חוזרים ואומרים פה בעניין הזה,

הבנתי את הכול, אני אגע בזה. אני רוצה רק לציין עובדות. אמרתי שזאת פקודת הסמים המסוכנים, אני יכול לקרוא

אין ספק, אנחנו מעוניינים לשנות אותה ומעוניינים לדעת את עמדתך המקצועית

ומרכזת אותה ד"ר יעל צנציפר ביק"ר, ישנם הרבה מאוד גופים אחרים, כמו המדען הראשי של משרד החקלאות, כי ישנם

גם שתי תרופות נרשמו ב-FDA, האפדיולקס והסטיבקס. הסטיבקס עוד לפני הקמת היק"ר, אבל האפדיולקס את המחקרים שחברת GW עשתה,

פה בישראל, לא בגלל שזה כל כך חוסם, בגלל שזה מאפשר. יובל, בוא נתרכז בעניין המקצועי ובתיקון החקיקה.

אבל האם יש סיבה שבה היק"ר יחלק את הרישיונות לאותם ניסויים? היק"ר עושה מה שאומרת לו מדינת ישראל.

ככל שמדינת ישראל תאמר: לא צריך רישיונות, פנטסטי למחקר. יכול כל אחד לחקור, פנטסטי.

בדצמבר 21' ניקינו שולחן.

נטחנו וניקו את כל המחקרים, כך שלא מחכים יותר מחקרים בתור.

על מנת שכל חוקר שרוצה להגיש את

ועל הפיתוח במדינת ישראל ולאפשר את זה לאותם גופים רגולטוריים שאמונים על זה כבר מספר שנים ואמורים לבצע את העבודה, על מנת להקל על עמיתיכם למחקר ולפיתוח וכדי לקדם אותו ולאפשר

אולי אני אחדד, כי אולי יש חוסר הבנה.

בגלל זה מאוד קריטי להפריד בין הדברים.

שחוקר מבקש אישור פעם אחת, שיהיה תקף נגיד לחמש שנים,

מדובר באנשים שמוגדרים כך על פי

ולכן כמו שרוקח מקבל אישור להחזקת קנאביס ורופא מקבל אישור לכתוב מרשמים לקנאביס, כך גם חוקרים יבקשו רישיון, או אישור מהיק"ר,

אבל האישור של הניסוי עצמו ייעשה על פי כל הנהלים,

למה לא רק המשטרה?

זה בדיוק מה שאמרתי שהיה מאוד חשוב לחדד. שמתי את הבקרה של הניסוי עצמו בנפרד, ביחס לניסויים כמו שציינו הדוברות ממשרד

כי הם מומחים בסוגיות האבטחה. נושא האבטחה עבר אליהם ונמצא אצלם היום. בהקשר של הבקרה המקצועית, חשוב להגיד שכשמתקבל אישור של ועדת הלסינקי, יש בקרה מאוד מאוד נרחבת

אני מעריכה שגם פה בקנאביס אותו חקלאי שוכר אדם שיערוך מחקר לעניין חומרי הדברה, איש אקדמיה שעומד בסוג של קריטריונים, בתארים מסוימים, בניסיון מסוים. הרי גם הוא לא יוציא כסף

כמו שפורסם, יש ועדה כיום במשרד הבריאות, בראשותו של פרופ' שוקי שמר, שבוחנת את סוגיית החרגת ה-CBD כחומר, גם

האם המשרד לביטחון פנים רוצה להתייחס לעניין? צהרים טובים, שמענו את כל הדוברים,

אבל הוזכר כאן קודם לכן על ידי מי מהדוברים,

קודם כל, מהנוסח שקיים כרגע, זה לא מובן. נכון. נכון לעכשיו מדובר על העברה יזומה של רישום פלילי למנהל. זה מנוגד לחוק המידע הפלילי בתקנת השבים.

נדרשת כאן הערכה רחבה יותר.

בהליך רישוי המשטרה בודקת כל עובד,

האם במחקרים קליניים אחרים זה גם נדרש? כלומר, מחקרים שעוסקים בחומרים יותר מסוכנים מקנאביס.

זאת אומרת - - - בסוף מדובר באנשים שהם ה-top level של המדינה.

אבל את לא דורשת אותו הדבר בחומרים מסוכנים אחרים. אין בכלל סמכות חוקית בחומרים אחרים. הסמכות לא משנה, הרעיון שאת הולכת לרופא, אופיאטים הם חומרים מאוד מאוד מסוכנים, שמנת יתר שלהם עלולה לגרום למוות של

אנחנו מחפשים איך לשחרר את אותה טבעת חנק, ששמו על הדבר הזה, לא כדי לשחרר אותו לכלל הציבור הישראלי,

ככל שהדבר הזה לא נדרש בתרופות, שהן הרבה יותר מסוכנות מאשר קנאביס,

לעניין הנושא של הבקרה התהליכית, נאמר קודם לכן שהמטרה היא להוציא את היק"ר מהסיפור הזה.

מי הולך לפקח אחרי כל ההסדרים.

זאת אומרת, אנחנו בנושא של מיגון

לחלוטין, ואנחנו נצטרך להתחשב בכל זה, כמובן נצטרך גם לעדכן את הדבר הזה. יש עוד משרד ממשלתי שמבקש לדבר?

אני מבקשת גם מאותם חוקרים ומדענים שדיברו היום, להעביר אלינו הצעות לאותם קריטריונים למחקר ולפיתוח שייכנסו פנימה, החל מהערכת מסוכנות וכלה בניסיון מקצועי, כדי להבין מי יורשה ומי לא יורשה לערוך את המחקרים

הדבר הזה גם יינתן, בהתחשב בעובדה שהעלויות של אותם מחקרים הם של מיליוני שקלים, ואנחנו רוצים שתגיע השקעה של מחקר ופיתוח מחוץ לארץ לכאן לקהילה המדעית והרפואית במדינת

תודה רבה לכולם, התקדמנו צעד נוסף. כל שבוע נסיים פרק, ואני מקווה שנצליח לסיים את החקיקה במהירות האפשרית.